האנשים שעוסקים בתחום ההייטק, מייצגי גם החברה האזרחית, שלום לכולכם, זה נושא חשוב ביותר מן הסתם. בעקבות ההפיכה השיפוטית יש כל מיני עמדות בעולם, בחברות בין-לאומיות שמדברות על החרמה. אנחנו התבקשנו לדון בנושא החשוב הזה. כולם יודעים מה חשיבות ההייטק בכלכלה. 54% מהייצוא של המדינה זה מתחום ההייטק. 10% מהשכירים במדינת ישראל הם בתחום ההייטק למרות שזה לא שוויוני מבחינה אזורית, מבחינה לאומית, מבחינת מגזרים. הרוב מושקע באזור תל אביב. 2% מהאנשים בהייטק זה מהאוכלוסייה הערבית, 3% מהחרדים. אלה דברים שטעונים שיפור מיידי. לגבי העמדה של החברות הבין-לאומיות, אני תמוה במשהו לגבי העמדה שלהם, האם היא עמדה ערכית או שהיא עמדה כלכלית? למה אני שואל? הרי הפגיעה בדמוקרטיה במדינת ישראל, הדבר הגדול ביותר זה לא ההפיכה השיפוטית, אז למה עכשיו? יש דברים שהם יותר קשים. למשל כיבוש עם אחר זה דבר יותר קשה מההפיכה השיפוטית. למשל האפליה נגד האוכלוסייה הערבית, למשל עצם העובדה שרק 2% מהערבים בהייטק, רק 3% מהחרדים. זה לא עשה כלום לגבי החברות הללו, לכן חשוב לי גם להבין. אחרי הישיבה הזו אנחנו נתבקש גם לשבת עם הקבוצות הללו ולהבין את המניע שלהן, האם הוא ערכי, דמוקרטי או פחד מחוסר יציבות ותו לא? אנחנו נתחיל את הדיון. חברי הכנסת שירצו לדבר, ירימו את היד ואני אתן להם ממש בהקדם האפשרי. יו"ר הוועדה, אפשר לשאול איזה רשויות הגיעו? מי מהמשרדים? כן. אני מעביר את השאלה לכם. מי מהמשרדים הגיעו?

אני מנהל תחום בכיר,

כלכלה ונתונים במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה. אהלן וסהלן. מי עוד? אני ממשרד העבודה. אהלן וסהלן, מעריכים זאת. איפה משרד הכלכלה? והאוצר? הם תמיד לא באים. הם גם לא באו אתמול לכספים. השר ניר ברקת מהליכוד, הוא החליט לא להגיע? הוזמנו, לא הגיעו, גם משפטים. אבל לא שלחו נציג. הכלכלה והאוצר לא שלחו גם לוועדה הזו נציג. אני רק רוצה להגיד שזה קורה כל דיון שדנים בנושא הזה. אוקיי, הערה חשובה, נעמה לזימי, חברת הכנסת. שחי שנרך, בבקשה, תציג את עצמך ואת התפקיד. שלום לכולם, אני המשנה למנכ"ל רשות החדשנות. המנכ"ל נמצא בחו"ל ואני אציג היום. למי שלא מכיר אותנו, אנחנו למעשה הגוף הממשלתי שאמון על החדשנות בישראל. אנחנו למעשה זרוע ההשקעות של מדינת ישראל והמטרה שלנו זה לקדם את החדשנות לטובת הכלכלה הישראלית, ובצורה הזאת לשמר את היתרון התחרותי של מדינת ישראל ביחס לעולם. אני ארצה לגעת היום בשלוש נקודות.

הנושא של חשיבות ההייטק, התחלת לגעת בדבר הזה ואני אתן עוד כמה מספרים. הדבר השני הוא מצב ההייטק בישראל, והדבר השלישי הוא מיצוב של ההייטק הישראלי ביחס לעולם, התחרות וכן הלאה. הכנו מצגת קצרה. בואו נעבור שקף. (הצגת מצגת) כמו שאמרת יושב-ראש הוועדה, 11% מהשכירים בישראל, זה קצת עלה, אחראים על 25% מתשלום מס ההכנסה בישראל. אולי בתקופת הקורונה אפילו היה יותר גבוה, נכון? אנחנו מטפסים לאט-לאט במספר הזה וכיום זה פחות או יותר סביב ה-11%. מעל חצי מהייצוא הישראלי, 15% מהתוצר וכן הלאה. אלה נתוני מקרו משמעותיים ביותר לכלכלה הישראלית. אם אנחנו מסתכלים על סך הגיוסים, אז אנחנו רואים ששנת 2021 הייתה למעשה שנת השיא בגיוסים בישראל. כמעט 26 מיליארד דולר של גיוסים הגיעו למדינת ישראל. שנת 2022 היא השנה השנייה הטובה ביותר בגיוסים עבור מדינת ישראל, קרוב ל-15 מיליארד דולר. בסך הכול אלה נתונים טובים, אבל אם אנחנו מסתכלים על מגמות, אז אנחנו רואים שבערך 80% מהגיוסים שבוצעו בשנת 2022 היו בחצי הראשון, ובחצי השני הרבה פחות. אלה דברים שאנחנו מוטרדים מהם ואפשר להבין כמובן למה.

פרמטר שאפשר להבין בו את החשיבות של ההייטק הישראלי הוא למעשה הפריון. אם מסתכלים על ממוצע ה-OECD, הוא עומד

כ-61 דולר לשעה. ישראל עומדת על קצת פחות, על 52.2 אבל אם אנחנו רגע בוחנים את המספר הזה טיפה יותר לעומק, אנחנו רואים שאותם 11% שהזכרתי קודם בעצם מייצרים פריון של כמעט 80 דולר לשעה, בעוד ששאר המשק ללא ההייטק הוא הרבה יותר נמוך כבר מהממוצע של ה-OECD ולכן שוב פעם, אני מדבר על החשיבות של ההייטק לכלכלה. אסור לנו להיות בלי הייטק. אם נגיע למצב כזה, אנחנו נדרדר באופן משמעותי גם בפרמטר הפריון. עוד פרמטר שהוא בעצם מתחיל לאפיין את מצב ההייטק הוא הירידה בהקמת הסטארט-אפים. אנחנו מזה שמונה שנים נמצאים למעשה בנקודה הנמוכה ביותר בכמות הסטארט-אפים שנפתחים בישראל. הגרף הסגול הוא בעצם הגרף האמיתי שמציג נתונים שהם נתונים שכוללים לא רק את המידע שיש בידנו אלא גם איזושהי תחזית, אין לנו את כל נתונים 2022. מה הסיבה של הירידה בהקמת הסטארט-אפים? יש כמה סיבות. קודם כל זה תופעה גלובלית. יש תופעה של התבגרות של הענף הזה שנקרא הייטק בכל העולם, גם בישראל, ולמעשה המונח הזה של התבגרות הוא מתקשר הרבה פעמים להשקעה בחברות יותר בוגרות. השקעה בחברות יותר בוגרות מביאה לפעמים לזה שהמשכורות שם למשל עולות, שהתחרות על הטאלנט מתגברת ולמעשה הרבה יותר קשה לפתוח הסטארט-אפים כי אנשים מעדיפים לפעמים בגלל תנאים ובגלל כל מיני היבטים אחרים של חשש מסיכון לפתוח סטארט-אפ. סטארט-אפ בדרך כלל לא מצליח ברמה הסטטיסטית, אז מעדיפים להישאר במקומות שהם מקומות של חברות יותר גדולות, יותר בוגרות, יודעות לשלם משכורות יותר טובות, לתת תנאים יותר טובים. זאת תופעה גלובלית, היא קיימת גם בישראל, אלא שאני לא חושב שיש עוד מדינה בעולם שנקראת סטארט-אפ ניישן ולכן התופעה הזאת, למרות שהיא גלובלית, בישראל כשראינו את הנתונים של ההייטק, כמה הוא קריטי לכלכלה הישראלית, התופעה הזאת היא מאוד מטרידה. אין לי מה להוסיף, זה פשוט נתון מטריד. יש לכם מידע על סטארט-אפים ישראלים שהוקמו בחו"ל? אין כאן את המספרים של סטארט-אפים של ישראלים שהוקמו בחו"ל. יש לנו את הנתונים האלה, לא הבאתי אותם, אבל באמת רואים בין השאר גם לא מעט סטארט-אפים שהידע שלהם למשל הושג באוניברסיטה בישראל או הושג בשלבים מאוד מוקדמים ואז או שעברו לחו"ל או שנפתחו מחדש בחו"ל. זו תופעה שהיא קיימת ואפילו אפשר להגיד שהיא מתגברת. עוד על מצב ההייטק, אז אני רוצה לגעת בנושא של הון אנושי. היום אנחנו נמצאים בסדר גודל של 370,000 איש שעובדים בתחום הזה של הייטק. זה נתון שיא, אבל אם מסתכלים רגע על המגמה, אז רואים שהגרף הזה היה מאוד בעלייה בשנים 2020 2021 וב-2022 התחילה למעשה איזושהי ירידה והתמתנות בגידול במשרות השכיר בהייטק. פרמטר משלים לדבר הזה הוא למעשה המשרות הפניות של שכירים בהייטק, ואנחנו רואים שוב פעם שבשנים 2019 עד תחילת 2022 היה גידול בכמות המשרות הטכנולוגיות שפנויות במשק, גם בנושא של מהנדסים וגם בנושא של אנשי תוכנה, והחל מתחילת 2022 אנחנו רואים פחות דרישה למהנדסים ולאנשי תוכנה. גם זו כשלעצמה תופעה מטרידה. זה לא כי אנחנו היינו כמדינה כאלה טובים שהכשרנו עוד אנשים והקטנו את המחסור באנשי הייטק. זה יותר מהצד השני, הדרישה היא בעצם יורדת וזה איזשהו פרמטר שהוא מטריד. כאן יש שקף שהוא מאוד מעניין לדעתי והוא מסתכל רגע על מי נמצא היום בשנת 2021, זה הנתונים שיש לנו, באותה שכונה הייתי אומר, של ישראל. אנחנו מסתכלים למשל על מספר חברות הסטארט-אפ ומסתכלים על מספר החברות השלמות, החברות הגדולות יותר. אנחנו רואים שבסביבה הזאת של ישראל, אם אנחנו מסתכלים על המרובע המקווקו בגרף בצד ימין,

שנדיר היה למצוא בו תחרות לישראל. אם אנחנו מסתכלים על האבים, אנחנו קוראים לזה האבים של חדשנות, מי שהיה מסביבנו זה היה לא הרבה חברות. כמובן היה תמיד את כל הנושא של הסיליקון ואלי והנושא של ניו יורק ולונדון ואחרים.

אנחנו לא מתחרים איתם, הם תמיד יהיו יותר גדולים מאיתנו, אלא שמבחינת סדרי הגודל, אז אנחנו רואים שממש בחמש שנים האחרונות בעצם התפתחה תחרות מאוד מאוד משמעותית למדינת ישראל ויש הרבה מקומות שדומים לנו מהרבה מאוד פרמטרים, גם כמות החברות אבל גם התמ"ג לנפש ומספר תושבים ומועסקים בהייטק. הדבר הזה מבחינתנו אולי הוא הנתון המדאיג ביותר. אם פעם היינו בעולם הזה של סטארט-אפ ניישן, היינו סוג של מובילים בעולם, מכאן גם זכינו לשם הזה, היום אנחנו נמצאים בתחרות. כולם למדו את הפטנט הזה של להקים סטארט-אפים וכן הלאה. חלק אפילו חיקו את העבודה של ממשלת ישראל ואפילו את של רשות החדשנות, הקימו חממות, הקימו כל מיני מנגנונים שמתחרים ובסופו של דבר מאוד מגדילים את השכונה הזאת, שכונת החדשנות שנמצאת במקומות אחרים בעולם. עוד ככה לסבר את האוזן, אפשר לראות פה בעצם פרסומים של ממשלות זרות במדינות שהן בסך הכול מדינות שהן מקבילות לנו בכל מיני מדדים כלכליים. רואים את ההשקעות שהן באמת השקעות עתק בנושא הזה של טכנולוגיה, של הייטק. כולם למדו שזה מנוע שהוא מנוע שצריך לתת לו את ההשקעות הנכונות כדי לעמוד באותה תחרות. צחי, בבקשה, זה הזמן לשאול. נכון שמדינת ישראל היא האחרונה ב-OECD בהשקעה בהייטק מבחינת המדינה עצמה?

זה באמת שקף מוסתר בהמשך המצגת, אבל אתה צודק. אם אנחנו מסתכלים על ההשקעות במו"פ בישראל, מדינת ישראל היא הראשונה בהשקעות במו"פ ביחס לעולם, אבל ההשקעות האלה הן פרטיות. אתה מסתכל על ההשקעות של המדינה, אז אנחנו אחרונים. אז החברות הפרטיות, יש להן אינטרס להגדיל את הכסף שלהן, אבל המדינה, יש לה אינטרס חברתי כלפי האזרחים כולם, לכן אפשר להבין למה בתל אביב ולא בפריפריה ולא במדינה כולה. המחויבות של המדינה, היא משקיעה הכי פחות מ-OECD, אז זה משליך על המצב בפריפריה. אני אנסח את זה בצורה אחרת. אני חושב שהמדינה יכולה לקבוע לעצמה יעדים, ובאמצעות השקעות בין השאר לבוא ולקדם את אותם יעדים. אנחנו לעצמנו עשינו גם את הדברים האלה ואנחנו משקיעים הרבה באוכלוסיות של מיעוטים,

ערבים וכן הלאה. זה השקעות שלנו כמובן בסדרי הגודל של מה שאנחנו יכולים לעשות, ואני מחבר את זה לשאלה שלך. ההשקעה של מדינת ישראל היא הנמוכה ביותר במדינות ה-OECD. זה נתון חשוב מאוד. הנתון השני, ביחס להשקעה של חברות אחרות, כמה ההשקעה של המדינה בהייטק במדינה, 10%, 20% והשאר פרטי? טוב, בטח לא נוכל לקפוץ לשקפים המוסתרים. אם אתה עוד תדבר על זה, אז לא צריך לענות עכשיו. אני מכיר נתון של 9% השקעה במו"פ ממשלתי. 9% המדינה ו-91% - - - 50% מחו"ל, 40% מגזר פרטי, פלוס-מינוס. אני אגיד ככה, למעשה פרקטית 90% מההשקעות שדיברתי עליהן שמגיעות להייטק הישראלי, 90% ממנו מקורו בחו"ל. רק 10% הוא כסף ישראלי ובתוכו הכסף של המדינה הוא באמת נתון זעום. טוב, נתונים חשובים ביותר. כמה חממות יש בישראל וכמה בחברה הערבית?

נדמה לי שלוש חממות בחברה הערבית. מתוך? 15 אנחנו מפעילים היום.

ודווקא כי הרבה מהן בפריפריה, אני חושבת.

המדיניות הייתה להעדיף חממות בפריפריה, בעבר. היום זה יותר נפתח בעצם על בסיס של תחרות, על בסיס של מצוינות. אני רק רוצה לבקש מכם להסתכל על המספרים בצד ימין. בצד ימין זה החלטה של הנשיא ביידן בעצם בעקבות המתיחות הבין-גושית שהביאה בעצם גם למעין תחרות טכנולוגית על טכנולוגיות מפתח כמו למשל נושא של צ'יפים. בין גושית היא בין המזרח למערב, בין בעיקר סין לבין שאר העולם המערבי. זה הביא למעשה להחלטה של חלק גדול מהמדינות המערביות כולל האיחוד האירופי ונוספים, להשקיע השקעות מאוד משמעותיות בטכנולוגיה כאלמנט שהוא אלמנט שמחזק את החוסן הלאומי שלהם. הטכנולוגיה האזרחית, אני לא מדבר על טכנולוגיה צבאית. טכנולוגיה אזרחית כחלק מהחוסן הלאומי, הכלכלי, וכאן זה דוגמה שהבאתי אבל יש אין-סוף דוגמאות כאלה של השקעה של קרוב ל-280 מיליארד דולר בנושא של צ'יפים בחמש השנים הקרובות בארצות הברית. אלה השקעות עתק וישראל היא שחקנית בעולם הזה של צ'יפים, ואם אל מול ההשקעות האלה אנחנו לא ניתן איזשהו פייט שהוא פייט שמתאים לישראל, אז בתחרות הזאת ומול ההאבים שהזכרתי קודם אנחנו עשויים למצוא את עצמנו בבעיה. אגב, השקעות כאלה אפשר למצוא גם באירופה. אני אסיים בשקף הזה ואני רק אדבר על החשיבות של היציבות להייטק הישראלי בפרט בטיימינג הנוכחי. אנחנו מדברים על זה שהנכסים הגלובליים, בין אם זה מוסדיים בארץ, בחו"ל בעיקר, גופי השקעה אחרים מתרחקים מכל הנושא של הון סיכון. זה בגלל שהריבית עולה, זה בגלל שהשווי של החברות בשנים האחרונות היה שווי מאוד גבוה, יש מי שיגיד לא ריאלי. אנחנו מדברים על האטה וירידה בצמיחה העולמית ואנחנו מדברים על לא מעט חברות שבשנות השיא גייסו כספים מאוד גדולים. בעצם זה הטיימינג שבעצם הן צריכות לצאת לסיבוב של גיוס כספים נוסף. זה לגבי הטיימינג. לגבי הנושא של חשיבות היציבות, אז יש פה אמירה שהיא אולי אמירה הכי חשובה במצגת הזאת, שגם המשקיעים וגם השווקים לא אוהבים אי-ודאות, ומכיוון שדיברנו על זה ש-90% מהמימון של ההייטק הישראלי הוא מגיע בעצם מחו"ל, בין אם זה קרנות ישירות מחו"ל או בין אם זה קרנות ישראליות שהמשקיעים שלהם נמצאים בחו"ל, אז הנושא הזה של יציבות הוא נושא שמאוד מטריד אותם בהיבט הכלכלי נטו, בהיבט של סיכון, בהיבט של איפה לשים את הכסף. יש להם הרבה אפשרויות. יציבות זה אחד מהדברים שחשובים להם כשהם מקבלים החלטה. דבר אחרון שרציתי להגיד, לאור ההשקעות המאוד גדולות האלה בנושא של טכנולוגיה, בנושא של הייטק בעולם, אנחנו כמדינה, גם אם הכי נרצה, לא נוכל לשים את אותם מאות מיליארדי דולרים בהשקעות האלה, אבל אנחנו כן יודעים לעשות את זה גם דרך המדינה וגם דרך השוק הפרטי. אנחנו כן יודעים לרכב על הגל של ההשקעות העולמיות האלה, לחבור לשותפים, לעשות איתםJV וכן הלאה. כדי לרכב על אותו גל השקעות בעולם אנחנו צריכים להדק את יחסי המו"פ עם הארצות הרלוונטיות, עם אירופה, עם ארצות הברית, עם יפן, והאווירה צריכה להיות כדי שיקרה,

תומכת שתייצר את אותן שותפויות לטווח הארוך.

השורה התחתונה, גם אנחנו שומעים למעשה את מה שכולם שומעים ויש להקשיב לאיתותים של השוק, כי אי הקשבה לאיתותים של השוק יכול להביא אותנו גם בטווח הקצר - - - אתה יכול להסביר לנו מי החליט להחרים או אותת בכיוון הזה? כמה קבוצות? מה האחוז שלהם? קודם כל אני לא יכול להגיד את זה ברמה הסטטיסטית כי אנחנו אוספים נתונים סטטיסטיים רק ברמה של שנה אחרי או רבעון אחרי. כל מה שאני עכשיו אגיד הוא לא באמת סטטיסטי, אבל אני חושב שכמו שכולנו שומעים, גם אנחנו שומעים, סדר גודל של 50 פעם בשבוע באינטראקציה עם תעשייה והון סיכון כי זה העבודה שלנו, אז אני חושב שאת מה ששומעים כולם, גם אנחנו שומעים. אנחנו יודעים על חברות שמעבירות IP לחו"ל. אנחנו מכירים קרנות שמהססות אם לבצע השקעות נוספות בישראל. אלה הדברים שאנחנו שומעים. אלה לא דברים שאנחנו שומעים אותם באופן בלעדי. אשמח להשמיע כי אנחנו מהקרנות, אז אולי נשמיע אנחנו את מה שאנחנו משמיעים כבר כמה שבועות. המסר היחיד שלנו, שכדאי להקשיב לאיתותים שאנחנו מקבלים מהשוק,

לפני הקרנות כי אני חייב לצאת.

קודם כל תודה על המצגת.

שההייטק זה ענף כלכלי מאוד חשוב גם לכלכלת המדינה, אבל אני כחברה ערבית לא נהנה מזה, פעמיים.

כי כל ההשקעות של ההייטק וכל החברות הן בכלל לא נמצאות בפריפריה וביישובים הערביים. הדבר השני, גם בכוח אדם, בעצם 350,000 או 370,000 המועסקים בהייטק, אני לא יודע כמה, 3% מתוכם ערבים? הייתי שמח לראות מה אתם חושבים, איך לקדם את כל הנושא של ההייטק בחברה הערבית? זה אחד. הדבר השני, יש היום תוכניות, כבוד היושב-ראש, שנקראות "פרחי ההייטק". אני גם ביקשתי לעשות דיון על הנושא הזה. אני אשמח לעשות דיון על הנושא של "פרחי ההייטק". זו תוכנית בחברה הערבית שבעצם היא מכשירה או מטפלת בתלמידים, לוקחת אותם בכיתה ח' ועוקבת אחריהם עד י"ב בשביל להכשיר אותם ישר למקצועות של מחשבים ותכנות בשביל שישתלבו ישר בתוך ההייטק. אני אשמח אם נקיים דיון על זה באחת מהישיבות של ועדת המדע. זה חשוב לנו.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אחד, קיבלת. מתי שתרצה אנחנו נקיים את הדיון הזה. אני רוצה לברך את חברי הכנסת עידן רול, אהלן וסהלן, ואת סימון מושיאשוילי על הגעתם. בבקשה, איתמר בשם משרד המדע. שלום, תודה אדוני היושב-ראש. אני אתייחס בעיקר לנושא של הוועדה של הון אנושי בהייטק שכידוע עברה בהחלטת מממשלה של הממשלה הקודמת בספטמבר שנה שעברה. עכשיו נכנס לטיוטת חוק ההסדרים חלק נכבד ממסקנות הוועדה. כרגע בדיוני התקציב עובדים על לתקצב את זה ולהוציא את זה לדרך. בגדול, למי שלא מכיר, הדוח או המסקנות של הוועדה לקידום ההון האנושי בהייטק, מכירים את זה כוועדת פרלמוטר למי שמכיר בשם הזה, קבעה בעצם יעדים להגדלה של ההון האנושי בהייטק מ-11% ל-15%, ולהדגיש שלא מדובר רק בהייטק נטו אלא במקצועות טק. היום אנחנו בעולם שגם בבנקים, גם עורכי דין, גם רואי חשבון כולם כבר צריכים משרות טכנולוגיות בתוך החברות והמשרדים שלהם. סתם כדי לסבר את האוזן, אם בבנקים, אם אני לא טועה זה היה 5% מקצועות טכנולוגיים שהועסקו בבנקים, היום זה כבר סביב ה-9% וזה רק עולה, כלומר כל הסקטורים במשק בעצם צריכים משרות טכנולוגיות, והוועדה בעצם שמה לה למטרה להגדיל את האנשים שיכולים לעבוד במשרות כאלה בעיקר באוכלוסיות בייצוג חסר שזה אוכלוסייה ערבית, אוכלוסייה חרדית, יוצאי אתיופיה. נשים במקצועות STEMהן גם לא מיוצגות כגודלן באוכלוסייה. כמה אחוז נשים? כמה אחוז נשים בהייטק?

אם אני לא טועה זה סביב ה-20%. 35%. אני לא זוכר את המספר בעל פה, אז 35%. אבל רק אחוזים בודדים מקבלים השקעות, נשים. מתוך ה-370,000 שדיברתי עליהם קודם, 240 זה גברים ו-120 זה נשים. שליש. רים יונס, את יודעת מה אחוז הנשים הערביות בהייטק? אחוז הנשים הערביות עובדות בהייטק הוא אחוז אפסי, הוא פחות מ-1%. 1,500 נשים ערביות. כן, 1,500 נשים ערביות בהייטק. גם ביחס לגברים ערבים, שזה 2%. גם ביחס לגברים הערבים, וזה אחד הדברים שוועדת פרלמוטר ממש התריעה עליהם. כשיגיע תורנו לדבר אנחנו גם נציין את העובדות האלה. המספר הוא 5,000 גברים ביחס ל-240,000 גברים סך הכול. טוב, אני רוצה לברך את חבר הכנסת רון כץ שהגיע. אהלן וסהלן. תודה רבה. שלום חברת הכנסת שלי מירון. אהלן וסהלן. כפי שהתחלתי לומר, חלק מהתוכניות עדיין מחכות לתקצוב ואנחנו מאוד מקווים שזה יקרה עכשיו בתקציב הקרוב. חלק מהתוכניות התחילו לפעול מתקציבים קיימים של המשרדים. אצלנו במשרד יש מספר תוכניות משמעותיות שפועלות וכבר מתוקצבות ומקווים שיתוקצבו בהמשך, כמו הייטקלאס שזה בעצם תוכניות שנועדו לעודד בגרות טק אצל אוכלוסיות בייצוג חסר. יש תוכניות של משרד העבודה שרועי יכול אולי להרחיב עליהן אחרי זה. משרד החינוך גם הגדיל כיתות תמ"ת שזה עתודה מדעית-טכנולוגית, שזה גם אמור ביעדים להכפיל את המסיימים שהם בוגרים של מקצועות שהם רלוונטיים, אחרי זה להשתלב בתעשיית ההייטק. אנחנו בכלל כוועדה, דובר על זה שהמקומות שמאוד חשובים להתערבות במיוחד באוכלוסיות בחסר הם בשלבים המוקדמים יותר, בשלבי החינוך. אפילו יש תוכניות של גן חובה אבל גם מקפידים על כיתות ח' ו-ט' שזה רגע אחד לפני שבוחרים את המגמה לבגרות ומה רוצים ללמוד. יש עוד תוכניות שאנחנו מפעילים יחד עם החברה למתנ"סים, מרכז המראה שזה נועד לעודד יזמות בפריפריה ובתוכם גם בחברה הערבית. יש תוכניות של אנגלית דבורה שזה גם דגש מאוד חשוב ששמו עליו, של קידום וחיזוק השפה האנגלית, אז גם באקדמיה יש תוכנית להגדלה דרך ות"ת וגם בפעילות שלנו של המשרד יש תוכניות, גם קורסים באנגלית דבורה וגם תוכניות שיעודדו מצוינות, אולימפיאדת אנגלית, יעודדו מצוינות באנגלית. עוד תוכנית שהיא משמעותית בות"ת, הם לא נמצאים פה אבל כחלק מהוועדה הם העבירו גם הגדלה ל-40% נשים בלימודי טק באקדמיה. העבירו יעד בעצם אצלם ותקצבו אותו, והם גם עשו מצבור של קורסים וחיבורים בין קורסים טכנולוגיים וגם מקצועות אחרים, כמו שאמרתי שזה חשוב, אז כשמישהו ילמד נגיד משפטים ומדעי המחשב, משהו שהוא לא היה קיים עד עכשיו. הם שמים על זה דגש של לעודד גם אינטרדיסציפלינריות בתוך האקדמיה. חוץ מזה שגם משקיעים במחקר יישומו בכלל, גם בתחומי עדיפות לאומית וגם בנושאים אחרים. בבקשה, ד"ר טיבי. תודה רבה. מכודי היושב-ראש, רבותיי, בהתאם לכותרת והזימון לדיון, האם יש מישהו מהנוכחים שיכול לתת לנו נתונים מדויקים או הערכות לגבי מה הפסד המשק והנזקים למשק בישראל ממה שקרוי רפורמה או ההפיכה המשפטית?

נציג ממשלה, נציג שוק פרטי אפילו? נציג שוק פרטי, אני אשמח לתת. אוקיי. אני אגיד כממשלה. חברי שיושב לידי כמובן ידבר, אבל עוד מוקדם, כלומר אין לנו שום יכולת לדעת מה קורה. האם יש מישהו מנציגי הממשלה שיש לו דאגה מהעתיד למשל? זה שאלה שאני לא יכול לענות עליה. למה לא יכול לענות עליה? אתה לא רואה את התנודות? אתה לא רואה את ההשקעות שירדו בסטארט-אפים? יש מגמה ברורה. אז התשובה היא שאני עדיין לא רואה. אני רואה את מה שהציג חברי מרשות החדשנות, שהיא מגמה שמתחילה כבר לפני שנה-שנה וחצי.

המגמה לא התחילה לפני שנה וחצי ואתה שומע גם את כל החברות בחודש האחרון, ואם אתה רוצה אני אעביר לך נתונים, אם אין לך אותם. יש נציג של משרד האוצר פה?

זאת הסיבה שאתה לא רואה נתונים, כי שר האוצר לא רוצה שתראה נתונים וככה מתחיל כל הבעיה. אולי תציג את עצמך ותגיד את דעתך בנושא. אני מנהל קרן הון סיכון שנקראת קומרה קפיטל. אנחנו משקיעים בחברות ישראליות טכנולוגיות בשלבים בוגרים כשהן כבר מגיעות למכירות משמעותיות, ואנחנו עוזרים להן to scape כי אנחנו עברנו בשנים האחרונות מסטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן ובנינו יותר ויותר חברות גדולות, משמעותיות שגם הונפקו בשווקים בין-לאומיים וייצרו ערך אדיר לכלכלה הישראלית. למשלמי המיסים הישראלים זה באמת היה גיים צ'יינג'ר משמעותי. לשאלה לגבי הנזקים שכבר נראים היום, אנחנו מתריעים בערך מהיום הראשון ששמענו את תוכנית ההפיכה המשפטית, אנחנו מתריעים על הנזק העצום שהולך להיגרם לשוק הטכנולוגיה, אבל צריכים להבין כאן איך הנזקים האלה יבואו ולמה קשה עדיין לכמת אותם. אנחנו נמצאים כפי שנאמר כאן בתהליך של שנה וחצי של משבר לא קטן בשוק ההייטק העולמי. ישראל יחסית לשוק ההייטק העולמי במצב לא רע. אני חושב שהשוק האמריקאי ספג יותר מאשר השוק הישראלי ספג בירידות ההשקעות בהייטק בשנה וחצי האחרונות.

האמריקאי ספג? קודם כל כולם ספגו, והשוק הישראלי, יש לו קורלציה מאוד גדולה לשוק האמריקאי. אני חושב שהיו פה חברות שהיו קצת פחות בועתיות, אם אפשר לומר, מהשוק האמריקאי. זה הכול, זה הבדל לא מהותי. מהסתכלות קדימה, אם ההפיכה המשפטית כפי שהיא כרגע

תגיע בסוף לקו הסיום שלה, הנזק להשקעות בהייטק הישראלי יהיה מדהים. על סמך מה אתה אומר את זה? אני אסביר. אגב, פיטורים, אני כבר מעל חצי שנה, שמונה חודשים אני רואה. חברת הייטק מסוימת מתכננת לפטר וגוגל ראינו. זה לא קשור לרפורמה המשפטית. לא קשור בשום צורה לרפורמה המשפטית. אנחנו מנהלים בקרן שלנו מעל מיליארד דולר ש-90% ומשהו כספים של משקיעים אירופאיים ואמריקאים. המשקיעים האירופאים והאמריקאים לא ישקיעו במקום שבו אין הגנה משפטית ברורה על זכויות, גם זכויות קניין - - - ארז, אם תוכל לחדד גם את הריספקטור שהולך להיכנס לדוחות, שלא היו לפני זה במדינת ישראל. זה החידוד החשוב. יש כבר פעולות שנעשות כרגע בפיילינג של F20 שזה הפיילינג השנתי שכל חברה ציבורית בארצות הברית צריכה לעשות, כבר עכשיו מכניסים הערה לגבי סיכון משפטי בישראל, פעם ראשונה בהיסטוריה. זה רק ההתחלה. אם החקיקה ממשיכה כפי שהיא, אני מבטיח לכם שתהיה פה עצירה כמעט מוחלטת של ההשקעות הזרות בתוך ההייטק הישראלי. עצירה כמעט מוחלטת כשאנחנו מדברים על שוק שסופח אליו כ-15 מיליארד דולר בשנה, בשנה שעברה, אני לא מדבר על שנת השיא ב-2021. 15 מיליארד דולר בשנה כשמתוכם בקלות 13.5 הן השקעות זרות, עצירה כזאת ביום אחד הופכת את המשק הישראלי למשק אחר לגמרי ממה שהכרנו. אנחנו הולכים אחורה 40 שנה מבחינת מבנה הכלכלה שלנו. ההייטק הישראלי, מעבר לעובדה שהוא מעסיק כבר לא קטן, 11% מהאוכלוסייה בישראל, הוא באמת תורם ל-55% מהייצוא הישראלי, 25% מכספי המיסים. אנחנו לא נראה את הנזק קורה בן יום. זה ייקח טיפה יותר זמן שאנחנו נרגיש את זה, כל אחד על כיסו, והסיבה היא מאוד פשוטה.

חלקן הגדול יישאר פיזית כאן. אנחנו נראה את אותם הייטקיסטים עם התן ביס הולכים לארוחת צוהריים מתחת למשרד, אבל החברות יהיו וירטואלית כאן. הן יעברו לארצות הברית. המטות שלהן יעברו לארצות הברית, הקניין הרוחני שלהן יראה שהן בארצות הברית מכיוון שאנחנו חייבים להגן על עצמנו. זה לא איום, זה לא שאנחנו עושים פה איזה מהלך פוליטי. אנחנו חייבים להגן על הנכסים שניבנו כאן. אם לא תהיה הגנה משפטית ברורה, חד משמעית שאפשר לסמוך עליה ב-100%, גם על קניין רוחני אבל גם על זכויות אזרח וזכויות פרט, המשקיעים שלנו כולם חתומים על אמנות של ESG. הם כולם משקיעים במקומות שבהן יש זכויות פרט, שיש בהם זכויות אזרח. אין סיכוי שהמשקיעים האלה ישקיעו כאן ביום שבו החקיקה הזאת עברה. תודה רבה ארז. אני רוצה להשלים. זאת הייתה הנקודה הראשונה. אני יכולה להוסיף משהו? ברשות היושב-ראש. כבוד היושב-ראש, אני יכולה להוסיף משהו? בבקשה. אני משקיעה ויזמת במדעי החיים וחלק מההייטק שארז דיבר עליו. לענות ספציפית של השאלה שכבוד היושב-ראש שאל קודם, מה האיום בדיוק בשביל משקיעים זרים? למה הם לא רוצים להיות פה? אני רוצה לומר לכם שכמשקיעה ראיתי כבר קודם משקיעים זרים מסתכלים על מערכת המשפט הישראלית ושואלים האם הזכויות שלנו תהיינה מוגנות? האם עובדה שהחברה הזאת מאוגדת כחברה ישראלית היא לטובתנו או לא? שמים כבר זכויות בהסכמי ההשקעה לאפשר לעצמם להפוך את החברות האלו לחברות אמריקאיות כשהם רוצים. זה היה לפני ההפיכה המשטרית. הערה חשובה מאוד, מבהירה הרבה דברים. כן, וזה כבר קורה. הדבר השני שאני רוצה לומר לכם,

להשלים את הנקודה על ההון האנושי. ההון האנושי בהייטק, אמנם זה 370,000 אנשים ועוד 600,000 כמו שחברי אמר, בארגונים שהם לא חברות הייטק אבל בכל זאת בנקים וכאלה. הרבה מאוד מהאנשים האלה הם מאוד מוביליים. מאוד מאוד קל להם בדקה וחצי לעבור לאן שבא להם. הערות חשובות. הדבר השני, הרבה מהם חזרו לכאן מבחירה, ממקומות שבהם הכשירו אותם, מאוניברסיטאות מובילות בחו"ל, מחברות בין-לאומיות שהכשירו אותם על פני שנים רבות. הם באו לכאן והם בחרו כאן להקים את החברות הבאות שלהם. על האנשים האלה יש לחץ כבר עכשיו, כבר קודם, למה אתם יושבים בישראל? תעברו לסיליקון ואלי, תעברו לבוסטון בחברת ביוטק. למה אתם בישראל? והאנשים האלה נלחמים בשיניים במשקיעים שלהם שאומרים להם לעשות את הדברים האלה. יהיה להם הרבה יותר קשה להצדיק את ההחלטה שלהם להישאר בישראל מוחרתיים בבוקר כשהדבר הזה יעבור. ההון הזה, ה-stickiness של ההון הזה הוא מאוד חשוב. דרך אגב, בהתייחס לנתונים שידידי הציג קודם, הסיבה שבישראל יש סטארט-אפ ניישן ובהרבה מההאבים האלה אין, זה בדיוק הצפיפות הזאת של יזמים מוכשרים שיודעים לזוז מהר עם הון שיושב שם ומייצג ומחובר להון גלובלי. הדבר הזה, דווקא הקטנות מידה הזאת והצפיפות הזאת היא הסוד. ברגע שזה מתחיל להיפרם וזה כבר מתחיל להיפרם, אני אומרת לכם כבר, הרבה חברים שלנו כבר מחפשים לאן לעבור. הרבה כסף כבר עזב גם ברמות מדינתיות. מענקים לישראל כבר עזבו. אני יודעת את זה כי אנחנו מדברים איתם ברמה היום-יומית, וגם קרנות כמובן, חלק פרסמו את זה וחלק לא, וגם חברות, אז הדברים האלה קורים מאוד מהר. רובם כבר קרו. אנחנו פשוט עוד לא שמענו את זה בעיתונים כי העיתונים תמיד מגיעים אחרי המציאות,

תודה רבה לך, ענת. חבר הכנסת טיבי, בבקשה.

אני רוצה להמשיך בשאלה. אני מייחס חשיבות לפרויקט שדיברת עליו, בגרות טק. דיברת שזה בפריפריה.

אני חושבת שהשאלה פה היא לא בנושא של ערביי ישראל או לא ערביי ישראל. הנקודה פה היא מאוד מאוד

אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך חקיקה שהצליח

מכל המגזרים לרחובות ולמחות כנגד ההליך הזה. קודם כל אני אציג את עצמי.

זאת קרן הון סיכון הגדולה בישראל שמשקיעה הן בסטארט-אפים בשלב ההתחלתי, הן בחברות צמיחה והן

אני גם יושב-ראש מרכז פרס לשלום ולחדשנות,

אבל אני רוצה להתחיל קודם כל בחקיקה שהייתה אתמול ובתהליך שנמשך, שאנחנו קוראים להידברות ולהגיע לרפורמה בהסכמה מפני שהתהליך כרגע הוא תהליך של הפיכה משטרית. אני לא רוצה להתעורר יום אחד ולשאול את עצמי האם אני רוצה לגור במדינת

בסופו של דבר הצלחתי על ידי גיוס קרן בבורסה בישראל ממשקיעים ישראלים ולאט-לעט העולם נפתח והתחיל להשקיע כאן. בשנים האחרונות היה פרמיה לישראל. ישראל נתפסה במקום מתקדם, כמקום שמוביל בתחומי הסייבר, בתחומי הבינה המלאכותית וכן הלאה וכן

אתה יכול לעשות הרבה יותר דברים. מה שאנחנו רואים עכשיו זה זליגה שקטה של תעשיית ההייטק. ברגע שתהיה הבנה ויש הבנה כזאת, שמדינת ישראל הולכת לחקיקה שתחבל בהיותה מדינה דמוקרטית,

על הדבר הזה אנחנו מוסיפים את המשבר של החקיקה הנוראית שעושים היום, וזה יגרום להפחתת ההשקעות במדינת ישראל, ככה שאם לא נעצור את הדבר

י לא טוב שיגרום גם ליוקר המחיה לעלות וגם למיסים לרדת ובסופו של דבר יפגע בכל אזרחי מדינת ישראל

תודה.

אני עובר עכשיו לחבר הכנסת רון כץ, בבקשה. תודה

אני מאמין גדול בתעשיית ההייטק.

אני חושב שמדובר גם באנשים ציונים שאנחנו רואים את הכאב האמיתי שלהם, והכאב האמיתי שלהם הוא לא

והתעשיות הביטחוניות שלנו הן מצוינות ויש להן ביקוש רב, ואולי על זה משרד האוצר בונה כי אני רואה שהוא לא חושב שהדיון הזה מספיק חשוב,

אבל הזעקה הזאת היא זעקת אמת ולא יהיה לנו הזדמנות שנייה, כי ברגע שהחבר'ה האלה יעזבו, אז הם יבנו גם משרדים במקומות שהם יעזבו,

איימן, רק משפט קודם כל.

זה אחד הדיונים הכי חשובים שאפשר לקיים.

מאה אחוז. תודה רבה חבר הכנסת. שלום לכולם, צר לי שלדיון חשוב שכזה על השפעת המהפכה המשפטית לא טרחו

כלכלנים בכירים ובנקי השקעות בין-לאומיים מזהירים באופן שאינו משתמע לשתי פנים כי דירוג האשראי של ישראל ייפגע עקב התמורות המשפטיות, והתוצאה של צעד כזה תהא הרת גורל לכלכלה הישראלית בכלל ולענף ההייטק

לכם חברי הכנסת שכאן,

עליכם מוטלת האחריות המיניסטריאלית והמוסרית לעתידה הכלכלי של ישראל. האם תמשיכו לתמוך בשקיעתה של הסטארט-אפ ניישן או שתפעלו לעצירת הטירוף? לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשר הכלכלה ניר ברקת, לשר המדע

וחוץ מלהשתלח בה בגסות,

בכוחנות, לקרוא לה פריבילגית, להשפיל אותה בפני המצלמות ובפני הנוכחים,

מה לעשות.

אמר קודם חמי פרס דבר מאוד נכון. מה שמוביל את ההפיכה המשטרית הזאת זה שום דבר חוץ משנאה.

בין השאר משום שגם האנשים שיושבים פה ואחרים שעוסקים בתחום ההייטק גם יפגעו. אין לי שום ציפייה מאדם כזה או אחר בהייטק או בתחום אחר,

שינסה להשקיע באופן רציונלי בחברה שמתנהלת באופן לא

אני עובד בחברת S.I.P, חברת תוכנה גרמנית, מעלה מ-100,000 איש בעולם. אני חושב שכולם פה מכירים אותה. אני אתחיל בקצרה על הקמת הוועד כדי שתבינו,

אנחנו הקמנו את הוועד ב-2014 אחרי פיטורים שהיו לנו, שסגרו לנו את הסניף

ההסתדרות, הם גם הופתעו בכלל שהגענו. הוועד הוקם לטובת זכויות העובדים, לשמור עליהם. אנחנו מכירים את הגילאות שיש בהייטק. אנחנו מכירים את האפליה המגזרית שיש בהייטק.

ואנחנו שם כדי לעזור. אתן דוגמה קטנה, דווקא ברמת המגזר אם זה חשוב.

אמרו את זה קודם,

ויש אותות חיוביים לשילוב אוכלוסיות.

אז פתחתי רגע כדי שנהיה מבוססי נתונים קצת. 33.4% מהנשים נכון לסוף 2022, נשים בהייטק.

אבסולוטית עלה באחוזים ואנחנו משקיעים עוד משאבים בנושאים האלו.

גם פריפריה, גם יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלות. אנחנו משקיעים לשילובם בהייטק, מתחבר מאוד למה שאתה ציינת כרגע, ואנחנו

יפגע בנושא של שילוב בתעסוקה, של שמירה על אנשים במקומות תעסוקה. זה כבר משפיע. אם יש היום הגנות בחוק על אנשים עובדים, אנחנו מאוד מפחדים שההגנות האלה כבר ייעלמו. אנחנו גם מקבלים אותות על כל הנושא של העדפות של אוכלוסיות

3% של ערבים בהייטק זה בהחלט לא הגאווה שלנו.

זה המצב. עד שאנחנו עשינו את כל המאמצים והתוכניות שלנו כדי שהוא ייקלט ויהיה עובד הייטק, שלושה חודשים, הוא מקבל מכתב

power diversity, ארגונים שאנחנו מממנים אותם ואנחנו עושים מאמצים פרואקטיביים אמיתיים כדי לשלב ידיים. אז אנחנו גם נשמח כחברה אזרחית לעזור למאמצים האלה כי אנחנו באמת רוצות להגדיל ולעשות scalling של הדבר הזה.

ערן, בבקשה. אני מנהל קשרי ממשל במיזם קו-אימפקט שמקדם תעסוקה בחברה הערבית דרך ליווי חברות לגיוון

זה מחלוקת שאפשר להתווכח עליה.

חשוב לדייק את הנתונים, כי אם משרד ממשלתי מוציא נתונים שהם לא תואמים את מה שיש במשק, אז זה גם מטעה. בנוסף, פה הזכירו את ה-STEM שזה גם מדע. לפי הלמ"ס שהתפרסם,

באמת חשוב לנו בתור איגוד גם להגדיר נקודה מאוד חשובה גם בתור אחת שחיה מספר שנים בחו"ל וראתה מה זה להיות ישראלית בחו"ל במיוחד במדינות לא תומכות מדינת ישראל. איך שהאיגוד רואה את זה,

לנו אין שוק משותף לעבוד איתו ואין לנו שוק אירופי לעבוד איתו. זה מאוד מאוד חשוב שתבינו, ואני יודעת שזו אמירה וזו אמירה כבדה אבל חשוב שתדעו את זה, וזה משפיע בין אם זה האוכלוסייה הערבית, האוכלוסייה היהודית. הם לא בוחלים באמצעים. תודה רבה לך, אלה. למה אני שאלתי כמה אחוז ההייטק בביטחון וכמה אזרחי? כי כשאנחנו אומרים שהערבים הם 2% או 3% והחרדים הם 3%, זה מהאזרחי, כי 90% מהאזרחים הערבים, אין להם קשר ונגיעה לביטחון, לכן חשוב להבין כמה אחוזינו מהאזרחי. נתונים כאלה ספציפית אני יכולה להעביר לך אחר כך, אין עליי כרגע. מה שאני כן יכולה להגיד לך, שאזרח ישראלי ערבי היום שפותח חברת סייבר, שגם אותם אנחנו מייצגים, ורוצה להגיש למענק של פסקו של האיחוד האירופי, איך שדברים עומדים כרגע הוא לא יוכל להגיש, זאת אומרת האיחוד האירופי לא ייתן לו תקציבים עם איך שמערכת המשפט נראית היום, כי הם לא רואים איזושהי תועלת. הם צריכים לראות בסופו של יום איזשהו הליך של שיח ושיג בינינו ובין האירופאים. הם לא יקבלו תקציבים. טוב, תודה רבה לכם. תרשו לי לסכם בבקשה. טוב, ההמלצה הראשונה של הוועדה, שהוועדה הזו, ועדת מדע וטכנולוגיה שהיא ועדה סטטוטורית עומדת איתנה נגד ההפיכה השיפוטית ותעשה את הכול בשביל לתרום את חלקה במאבק הכולל נגד ההפיכה השיפוטית הזו. הדבר השני, המדינה עצמה צריכה להשקיע בהייטק ולא לחכות לגורמים בין-לאומיים, למה? אני מבחינה עקרונית מתנגד להפרטה וזו הפרטה גלובלית. חברות שמה שמעניין אותן זה כסף,

צריך לעניין אותה זה האוכלוסייה, לכן מטבע הדברים אם זה בא מהמדינה עצמה, אז אפשר לדרוש לגבי פריפריה, לגבי חרדים, לגבי ערבים וכל מיני קבוצות אחרות. צריך פה להשקיע שהמדינה עצמה תעשה. בכל זאת לגבי החברות הפרטיות,

ועדת מדע וטכנולוגיה נקיים ביקורים בקרב משקיעים פרטיים בשביל שיגבירו את ההשקעה בפריפריה וגם בקרב ערבים וחרדים. תודה רבה לכם על דיון חשוב ביותר. הישיבה ננעלה בשעה 14:17.